הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 99), התשפ"ג-2023. מי מציג את הצעת החוק? רק נאמר אולי לפני שמציגים את הצעת החוק שבעצם מדובר בהצעת חוק שדנו בה, קיימנו בה דיונים בכנסת ה-24, לאחר שהיא אושרה בוועדה היא הונחה על שולחן המליאה לקראת הקריאה השנייה והשלישית, היא כבר אושרה בוועדה והונחה על שולחן הוועדה ב-4 ביולי 2022. המליאה לא הספיקה להצביע עליה לפני שהכנסת פוזרה, היא מגיעה אלינו עכשיו לאחר שהממשלה ביקשה להחיל עליה דין רציפות והיא מובאת כאן שוב להכנה לקראת השנייה והשלישית. הנוסח שמונח על שולחן הוועדה זה הנוסח שהצביעו עליו בקריאה ראשונה. כן, הוועדה הכניסה תיקונים. אז בוא תסביר מה התכוונתם במקור ומה התיקונים. הצעת החקיקה מבקשת להאריך את הטבות המס שקיימות לפרויקטים מכוח תמ"א 38, של חיזוק ומיגון בניינים בודדים, בהתחדשות של בניין בודד. ההטבות נגמרו בדצמבר 2021 ומאז הן לא בתוקף, לכן החוק מבקש להחיל את ההטבות כבר מינואר 2022, וכרגע החלטת הממשלה וההצעה שהונחה על שולחן הכנסת מדברת על אוקטובר 2022, זה היה התוקף של התמ"א בזמנו. כלומר אוקטובר שנה שעברה?

הם ביקשו להביא במקור את הצעת החוק לעשרה חודשים, זו הייתה המשמעות, מ-1 בינואר. מאז כבר הוארכה התמ"א לשנה נוספת עד אוקטובר 2023, בנוסף גם יש סעיף בתמ"א שמאפשר לוועדה מקומית להאריך את התכנית על אזורים שונים בעיר שלה, להחלטתה, עד 18 במאי 2026. אני לא אוהב את זה. אם אתם מאפשרים לרשויות מקומיות או לוועדות מחוזיות עד 2026 אז אני מבקש לשים את זה כאן בחוק, כי זה נראה לי דבר מגוחך כזה, כאילו אנחנו בורחים מהעניין, במיוחד בתקופה כזאת של רעידות אדמה. רשות אחת שתוכל לעשות את זה, או ועדה אחת שתוכל לעשות את זה, תאריך את זה עד 2026, אבל במקום אחר שלא אז לא, אז האנשים שגרים שם לא יוכלו לקבל את זה. אני מבקש שהתאריך יהיה עד מתי אמרת בוועדות המחוזיות? 18 במאי 2026. אז למה אתה לא מביא את זה לכאן? מבחינה מקצועית אני מסכים עם האמירה של היושב ראש, הסיבה היא כי זאת הצעת החקיקה המקורית וזה מה שעבר בהחלטת הממשלה, אני מוגבל כנציג ממשלה. אני לא יודע, אם זה ניתן למשה בסיני אז אני באמת לא מתווכח, אבל אם לא, אז אני מבקש להכניס את זה.

מה שהוא שאל זה אם אתה גם כפוף להחלטות הממשלה.

אז הוא קיבל תשובה, מה זה קשור למשה רבנו? אם הממשלה לא רוצה, תמשוך את זה, אם אנחנו רוצים להאריך. חמד, זו תקופה של רעידות אדמה.

יושבת ועדת הכספים והיא אומרת לא, זה רק רטרואקטיבית. אתמול הייתה לנו עוד תזכורת לרעידות אדמה. אתמול היו שתי רעידות אדמה. בעוצמה של 6.5. במליאה, לזה התכוונתי. לא, במליאה זו הייתה רעידת אדמה רצינית מאוד. כן, הייתה רעידת אדמה. ראינו את החיוך של ולדימיר לביבי,

זו הייתה רעידת אדמה רצינית. אתה רוצה להצביע על זה? זה משהו אחר לגמרי. אני אשקול את זה. לא, אני מבקש שיהיה כתוב בחוק את התאריך הזה. 18 במאי 2026. נכון. מבחינה מקצועית אין לנו התנגדות. יש לי שתי שאלות. קודם כל באיזה הטבות מדובר, באיזה הטבות מס, ואם יש לנו נתונים לגבי היקף המבנים שנמצאים כרגע בסכנה. צהריים טובים. הטבות המס שנותן פרק חמישי אותו אנחנו מבקשים להאריך נותנות פטור ממס שבח. תמ"א 38 זה כמו עסקת קומבינציה, בעלי היחידות, בעלי הדירות, מוכרים את זכויות הבנייה שהם מקבלים מכוח תמ"א 38 והם מקבלים שירותי בנייה. אם זה תמ"א 1 אז כמובן זה חיזוק והרחבה וכו', ואם זה תמ"א 2 אז בונים להם דירה חדשה. המכירה הזאת היא מכירה חייבת במס בעצם, הוראות הפטור נותנות פטור ממס שבח על אותה מכירה כל עוד התמורה של דירה גדולה ב-25 מטר מהדירה המקורית, שטח עיקרי וכו'. ההטבות האלה מעודדות את האנשים לעשות את מה שאתה עכשיו אמרת, שזה מחזק את הבניינים? כן, ההטבות גורמות לפרויקטים להיות כלכליים, המטרה של ההטבות, ותיכף חברתי עינת גנון תרחיב, ההטבות נועדו למעשה בשביל לעודד. ההנחה אומרת שכשלאדם תהיה חבות במס שבח הוא יגיד: אני לא צריך, אני נשאר עם הדירה שלי, אל תעשו לי טובות, או שהיזם ייקח את המס עליו. כדי להפוך את העסקה לכלכלית אז המדינה קבעה בזמנו, הכנסת, שיהיה פה פטור ממס שבח ואז זה עושה את הפרויקט לכדאי יותר. שתיים, היזם שנותן פה שירותי בנייה,

הוא נותן שירותי בנייה כמו בעסקת קומבינציה,

יש לי צד שמוכר קרקע, הצד השני נותן שירותי בנייה כקבלן מבצע, שירותי הבנייה נהנים משיעור מע"מ של אפס אחוז. אני מזכיר לכולם, מע"מ של אפס אחוז נותן למעשה שאין חיוב במע"מ על שירותי הבנייה ולעומת זאת הקבלן כן מקזז תשומות, מה שכמובן מגביר את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. המטרה היא כמובן כדי שיהיו פרויקטים כאלה שמבחינה כלכלית זה יהיה כדאי. יש הרבה טענות לגבי הכדאיות של הפרויקטים בפריפריה. רגע, ולדימיר, חמד שאל אם יש לכם נתונים לגבי כמה בניינים נמצאים בסכנה?

כמה בניינים יש בסיכון? לגבי מבנים שנבנו לפני 1980 אנחנו מדברים על סדר גודל של 80,000 מבנים בכל רחבי הארץ, בסך הכול אומדן של כ-800,000 יחידות דיור. עד היום ניתנו או הוגשו בקשות להיתרי בנייה לגבי סדר גודל של 100,000 יחידות דיור מתוכן, בערך מחצית כבר ניתנו היתרי בנייה ומחצית הוגשו ונמצאים בתהליך. לא הבנתי.

יחידות דיור קיימות שהוגשו - - - לא בניינים, את מדברת על יחידות דיור?

שזה 100,000 מתוך? מתוך 800. זה המון, יפה מאוד. למה זה המון? כי תיקח את כל התכניות של התחדשות עירונית האחרות הן בלי פרופורציה לדבר הזה, זאת אומרת שזה עובד, בסוף זה עובד. משהו שעובד צריך לעודד אותו ולא לחפש - - - לא, לעודד אנחנו רוצים, אבל למה זה הרבה? אתה מדבר על 13%-12% מהמבנים שעברו שיפור, אתה מדבר על 13%-12% מהדירות. זה רק בתמ"א 38. יש לנו בנוסף, כמו שחבר הכנסת אמר, גם תכניות פינוי בינוי, שגם מתוקפן יש תכניות מאושרות והוצאו היתרים. כמה? יש לנו היום סדר גודל תכניות בשלבי תכנון שונים, אנחנו מכסים סדר גודל של 30,000 יחידות דיור, מתוכן היתרים יש לנו 38,000 יחידות, בפועל ניתנו 12 ובתהליך 38,000. באיזה אזורים? באופן טבעי בעיקר במרכז הארץ, באזורי ביקוש. לצערנו עוד לא הגענו לאתגר החשוב של הפריפריה, לא הגענו מספיק. זו בדיוק השאלה, דיברת על כדאיות כלכלית, זה אומר שאין כדאיות כלכלית בפריפריה, נכון? לתמ"א 38 אין כדאיות כלכלית בפריפריה. אנחנו התחלנו בשנה שעברה להתניע מהלך ניסיוני של מתן מענקים לפרויקטים שאין בהם כדאיות כלכלית בפינוי בינוי, התנענו פיילוט - - - למי ניתן המענק? למתחמים בקרית שמונה, בשלומי, מגדל העמק ושדרות. ויש תוצאות? רק התנענו. קיבלנו את הכסף רק בסוף השנה שעברה. יושב ראש הוועדה, אני רוצה לחדד את מה שהיא אומרת, מה שהיא אומרת זה מה שאמרתי לך קודם, ה-38 יחידות דיור זה כולל הטבות שהממשלה עושה בשביל לעודד. בתמ"א 38 הממשלה נותנת הטבות מס, אבל היא לא יוצאת מגדרה בשביל שזה יקרה, זה מגיע ל-100,000 יחידות דיור, זה מגיע ל-38. זאת אומרת המשמעות היא דרמטית. זה מה שאמרה, הבנתי. לטעמי זה מעט. זה לא מספיק, אבל - - - לא רק שזה מעט, גם בפריפריה אין כמעט כלום. לפי משרד השיכון הסיכון הכי גדול לערים שיכולות להיפגע מרעידת אדמה, אנחנו מדברים על קרית שמונה, על בית שאן, על הערים שנמצאות בפריפריה ולפי הנתונים שאנחנו קיבלנו אנחנו לא נוגעים בערים האלה, אנחנו לא מתקרבים לערים האלה. אבל יש חשיבות רבה גם לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במרכז הארץ,

חשיבות מאוד רבה, אבל כשאומר לך משרד השיכון שהסיכון הגבוה ביותר זה הערים שנמצאות בפריפריה, מקרית שמונה עד בית שאן, עד מגדל העמק, אלה הערים בסיכון גבוה, ואני שומע ממך שלא הגענו לאזורים האלה. צריך לעשות משהו שאנחנו נגיע לאזורים האלה, שתהיה כדאיות. אני מסכים איתו לגמרי. שיהיה כדאי לאותם קבלנים. אתה לא צריך לשכנע אותנו, אנחנו עמדנו יחד עם משרד השיכון - - - אבל אתם לא עושים עם זה - - - לא,

עמדנו בראש ועדה בין משרדית שפרסמה המלצות, מגוון רחב של המלצות איך לקדם הליכי התחדשות עירונית בפריפריה, זה מצריך באופן טבעי תקציבים מאוד מאוד גבוהים ואנחנו גם המלצנו על מתן הטבות מס מעמיקות יותר מאלה שניתנו היום בפרויקטים מהסוג הזה. ואם זה לא עוזר אנחנו צריכים למצוא את הדבר שיכול לעזור להם להתקדם. מה שאני קיבלתי עכשיו, על פי משרד השיכון, הערים הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר בעת רעידת אדמה, אנחנו מדברים על חצור, על צפת,

על קרית שמונה, על מגדל העמק, על עפולה, על קצרין, על ראש פינה, על אילת. כל הערים האלה נמצאות בפריפריה ואנחנו לא נוגעים בהן, זה הדבר החשוב.

אז היית בא לוועדה ורואה, הנה יש לך פה שותפה שהייתה איתנו. אני הייתי באופוזיציה, יאיר לפיד היה שר האוצר ואני הייתי יושב

לגפני, אז שאלו אותו החברים ביש עתיד, מה זה לגפני?

הוא היחיד שלא פוחד מאגף התקציבים. יש לו גם דברים חכמים, ליאיר לפיד. אפשר להצביע על זה? אין לך רוב, אל תצביע. אנחנו עוסקים עכשיו בחוק שלכם, אבל חכה מה שאני הולך לעשות. הגענו לסיכום על הנושא של דירה ליתום, אני שומע שיש בעיות. אני לא אסכים לדבר הזה. היה סיכום ששמים את זה בתוך ה עכשיו מבקשים שאנחנו נעביר חקיקה. איזה רשות מיסים יש לך? אה, לא לך. זה נושא אחר. תגמרו את העניין הזה ועם כל הכבוד ליועצים המשפטיים

מה יש לך עם היועצים המשפטיים? לא, פתאום הם אומרים שצריך להעביר חקיקה. דיברנו על זה ארבע פעמים. מספיק מה שאתם עושים להם עכשיו בחקיקה. לא קשור בכלל לעניין הזה, מחוץ לתחום. היה סיכום על המס לגבי ילד יתום, היה סיכום שזה יהיה בנוהל העבודה שלהם, כאן בוועדה הם אמרו. ולא הכניסו את זה? עדיין לא. ערן, להתראות, יש לנו את שי אהרונוביץ פה. באמת זה לא פייר הדבר הזה, אנחנו יוצאים מעמדה שלכם ואנחנו משוכנעים שזה מתבצע, פתאום מגיע מישהו ואומר,

שיעשו חקיקה. חקיקה אני לא צריך את רשות המיסים, אני יכול להגיש חקיקה לבד. גם לא ראוי שזה יהיה בחקיקה, זה נוהל. אנחנו עובדים על זה, נחזור לוועדה כפי שהבטחתי. בעניין הזה, כפי שנאמר, הייתה ועדה בנושא של התחדשות עירונית בפריפריה, בראשותו של מנכ"ל משרד השיכון הקודם והרשות להתחדשות עירונית וכו'. משרד האוצר, אנחנו נתנו המלצות שונות מהמלצות הוועדה. עוד פעם, אנחנו לא חושבים שיש שם מה לעשות מבחינה מיסויית, אלא לתת שם סבסוד בצורה ישירה. אם אתה רוצה להרחיב על זה,

זה לא קשור כרגע לנקודה הזאת. אבל אני כן רוצה להגיד שלאט לאט כן יש, למשל בקריות היום כבר יש התחדשות עירונית, יש גם טבריה, אם אני לא טועה. לא, בטבריה אין. הקריות זה לא דוגמה.

אמר חבר הכנסת חמד עמאר, הוא אמר את הדבר הפשוט ביותר, שכל אחד מאיתנו מבין את זה, כל הזמן תולים את העניין הזה בחיזוק הבתים, הסכנה הגדולה זה האזור ההוא של טבריה, של קרית שמונה, של מגדל העמק, של בית שאן, אלה האזורים המסוכנים. מדינה מתוקנת צריכה להפנות את כל החשיבה שלה, את כל האנרגיה ואת כל המשאבים לכיוון הזה. אז בוודאי שזה מצוין וזה חשוב שעושים את זה גם במרכז הארץ, זה חשוב שעושים את זה גם באזורים אחרים בארץ, אבל ודאי ששם זה צריך להיות. אנחנו קיימנו דיון על הנושא של רעידות האדמה, אני ביקשתי לדעת את התקציבים המופנים לעניין הזה, או ששומרים לעניין הזה. אני אבקש לדעת, יכול להיות שאני אחדש את הישיבה הזאת, שיבואו ויסבירו איך המדינה מתכוונת להתמודד עם התופעה הקשה הזו. ואמרו לנו באופן ברור שאין תקציבים. טוב, אתם מסכימים לזה שאנחנו נשנה את זה? אז אנחנו משנים את הנוסח. נקריא אותו? כן, להקריא אותו, בטח. אז תקריאי. זה יהיה כך שסעיף 1 שמתייחס לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), אני אקריא ואני אגיד מתי אני משנה ממה שנמצא בפני חברי הכנסת. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),

בסעיף 49לו2 בעצם פה יהיה בכל מקום, במקום "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)" יבוא "ב' בסיון התשפ"ו (18 במאי 2026)". אין צורך לחזור פה פעמיים, בנוסח שנמצא בפניכם יש חזרה פעמיים, הורדנו את המילים 'ועד יום', ואז אנחנו מתייחסים רק לתאריך ובכל מקום זה מכסה את שני המועדים שמופיעים באותו סעיף. בסעיף 2 שמתייחס לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מספר 62 הוראת שעה). בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מספר 62 הוראת שעה), התשס"ח-2008, בסעיף 3 אנחנו מורידים את המילים 'ועד יום', יהיה במקום "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)" יבוא "ב' בסיון התשפ"ו (18 במאי 2026)" תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022). פה הממשלה מבקשת להחיל את זה באופן רטרואקטיבי. מה המצב שחל היום בשטח? בעצם עוד מאז 1 בינואר 2022 או ברצף, עוד אפילו שנה קודם, אתם נותנים את ההטבות בפועל,

נתנו שתי החלטות מיסוי, כשבהחלטה אחת דיברנו על מי שחתם לפני ויום המכירה הגיע אחרי, שמבחינתנו הוא נכנס לחוק ואין בעיה, ומי שחתם אחרי, בלי חוק בתוקף לא יכולנו לתת את ההטבות, אבל המשכנו עם ההליך של הגשת הודעות מתוך ציפייה שזה יוארך באופן רטרואקטיבי. על מי זה יחול עכשיו? על כולם, בעצם יהיה לנו רצף ואז זה יחול גם על מי שחתם לפני וגם על מי שחתם אחרי. בסדר?

אני רוצה לסכם את הדיון ולומר שאני מבקש, גם מהדובר,

הנושא הזה, חברי הוועדה מבקשים שהמועד של הטבות המס, של חיזוק המבנים, בסופו של דבר יימשך עד 18 במאי 2026, ב' בסיון התשפ"ו, ולא לעשות את זה מקוטע כזה, שזה יהיה רק לשנה או לעשרה חודשים. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש חשיבות עליונה לחזק את המבנים. אנחנו מביעים מורת רוח מהעניין הזה שהיות שמדובר על תכניות כאלה שהן תכניות כלכליות שלא באות לידי מימוש עד לרגע זה בפריפריה, במקומות שמועדים לסיכון, אנחנו קוראים לממשלה לעשות פעולות אקטיביות של חיזוק המבנים באזורים האלה. אנחנו כנראה נקיים דיון נוסף על הנושא הזה, זה נראה בעינינו מאוד לא הגיוני שאנחנו ממקדים את הסיוע במרכז הארץ, ששם התכניות הכלכליות הן כדאיות, ובמקומות אחרים ששם צריך יותר את חיזוק המבנים עדיין אין התנעה של הפעילות הזאת. אני מבקש, היות שהיה סיכום שאנחנו נצביע על ההסתייגויות מבלי שיסבירו אותן ושזה יעלה למליאה, אז אני מבקש להצביע על ההסתייגויות. גם אלה שפה וגם אלה שלא פה. גם אלה שלא נמצאים. אז קודם כל יש לנו בקשות רשות דיבור של סיעות חד"ש-תע"ל, זה אנחנו נכניס. יש לנו הסתייגויות של סיעת רע"מ. בסעיף 1 המוצע, במקום 'ועד יום ו' בתשרי', אנחנו נתאים את התאריכים כי התאריכים מתייחסים לתאריכים שמצויים בהצעת החוק כמו שהיא עברה בקריאה הראשונה, אנחנו נתאים את זה בהתאם למה ששינינו עכשיו. פה ההסתייגות מתייחסת לזה שבמקום, בעצם מה שתיקנו ל-2026, יהיה 31 בדצמבר 2023. זה כאילו מחמיר, זה הולך אחורה. אז אנחנו נוריד את ההסתייגות הזאת? זה של רע"מ.

להוריד, מכיוון שזה יוצא כאילו אנחנו אומרים 2026 והם אומרים שהם מורידים את זה ל-2023, זה לא לעניין, כי הם התכוונו להאריך. בוא נעזור להם ונכתוב 2027. אנחנו נאריך את זה. בדיוק, שהם מבקשים 2027, שלא יפסידו את חמש הדקות של רע"מ במליאה, אנחנו לא נעמוד בזה. אנחנו נאריך את זה יותר. אז זה יהיה ככה, בסעיף

במקום התאריך שיהיה שם יהיה 31 בדצמבר 2027. זו הסתייגות ראשונה. אתה רוצה להצביע?

מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 2, במקום התאריך שנמצא - - - אי אפשר להצביע על הכול ביחד?

עוד פעם, 31 בדצמבר 2027. חייבים להקריא את זה? גברתי היועצת המשפטית, סיכמנו שאנחנו - - - רגע, אבל יכול להיות שאני ארצה התייעצות סיעתית.

אם יש הסכמה אני שואל אם צריך להקריא. אז היא אומרת שלא, אני שאלתי כבר אתמול. אנחנו לא רוצים למשוך זמן. מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

בסעיף 3, במקום התאריך שנמצא יהיה 2028. מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

פה יש רצף של הסתייגויות שמתייחסות לתיקון החוק המקורי ולא התיקון של הצעת החוק הזו, אז אנחנו נוריד אותן. אני עוברת להסתייגויות של סיעת העבודה. בסעיף 1, גם ההתייחסות פה נעשתה ביחס לחוק, אנחנו נעשה את זה כאיזה שהוא תיקון עקיף. בהגדרה 'מקרקעין' אחרי המילים 'חיבור של קבע' יבוא 'ומה שנמצא מתחת לפני הקרקע'. הסתייגות חשובה.

מי נגד? לא התקבל.

אחרי 'חיבור של קבע' יבוא שכוונת המחבר הייתה שיהיו מחוברים לצמיתות. מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

למה אתה לא שואל מי נמנע? אני אשאל. בהגדרה 'זכות במקרקעין' במקום '25 שנים' יבוא '20 שנים'.

מי נגד? מי נמנע?

בהגדרה 'מכירה' המילים 'ובין ללא תמורה' יימחקו.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

לא אושר. בהגדרה דירת מגורים אחרי המילים לעניין מס הכנסה יבוא 'כמו כן כל המבנה המשמש בפועל קורת גג'.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות של המחנה הממלכתי. במחנה הממלכתי ביקשו בסעיף 2 להצעת החוק, אחרי המילים '1 באוקטובר' יבוא 'וזו בלבד שהוועדה להיגוי הבין משרדי להיערכות לרעידות אדמה מאשרים את הוועדה ברוב של 20 חברים'.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

בסעיף 2, אחרי המילים '1 באוקטובר', 'וזו בלבד שהשטח שנמצא באזור סיכון נמוך לרעידות אדמה וצונמי כמשווים לדוחות ומחקרי הוועדה'.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

אחרי '1 באוקטובר' יבוא 'תחת אישור הגורמים המקצועיים במשרד השיכון'.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

אחרי '1 באוקטובר', 'כל עוד לא מדובר במוסד ציבורי שהגנתו בעלת חשיבות ציבורית'.

מי נגד?

לא התקבל.

בסעיף 2, אחרי '1 באוקטובר', 'אין לייחס דברים אלה למבנים שנבנו - - - איזה מספר זה? זה 5, 'לפני השנה 1999'. מי בעד? מי נגד?

לא התקבל.

חוק זה לא ייכנס לתוקף טרם משרד ההסברה יחל בפעולות הסברה שיעניקו הנחיות - - זאת הסתייגות חשובה.

- - לאזרחים לקראת רעידות אדמה לאזור מחייתם הרלוונטי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. אני בהסתייגות 7. חוק זה לא יקוים אלא אם גילו של המחזיק בנכס הוא מתחת ל-50.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

אחרי '1 באוקטובר' יבוא 'הליכי בנייה שאושרו טרם חקיקת החוק יהיו פטורים מכך'.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. החוק לא יהיה תקף עבור אנשים בעלי אחוז נכות הגבוה מ-50%.

מי נגד?

בסעיף 2, אחרי '1 באוקטובר 2022' יבוא 'וזו בלבד ששווי המקרקעין לא יהיה נמוך משני מיליון שקלים חדשים'.

מי נגד? מי נמנע?

אנחנו עוברים להסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו. ההסתייגות הראשונה, סעיף 1 יימחק.

מי נגד? לא התקבל. הצבעה לא אושר. ההסתייגות השנייה, סעיף 2 יימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושר. ההסתייגות השלישית, סעיף 3 יימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בסדר, לא התקבל זה בסוף, האחרון.

אנחנו נתקן,

כך שיהיה שנה אחת יותר, נעשה את זה במקום ה-31 בדצמבר 2021, זה צריך להיות במקום '1 באוקטובר 2022'

בדצמבר 2027'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות האחרון של סיעת יש עתיד. אני רק רוצה לתקן את ה-23' ל-27' ו-24' ל-28'. אנחנו מצביעים על זה כמקבצים.

אנחנו מתחילים מהסתייגות 1. בתיקון לסעיף 1, במקום המילים 'ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב' יבוא 'ועד יום

המקבץ הזה מסתיים בהסתייגות 5, בתיקון לסעיף 1 להצעת החוק, במקום המילים 'ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב' יבוא 'ועד יום כ' בטבת התשפ"ד', זה יהיה 1 בינואר 28'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. בסעיף 2 יבוא 2(א) ויתווסף, 'ובלבד שהחוק יחול רק על רשויות

הסתייגות 21,

בלשונו יתווסף 'ובלבד שמדובר ביישובים אשר לפחות 30% ממבניה הציבוריים עברו הליך חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר. אנחנו בהסתייגות 22, יתווסף 'ובלבד שאושר בוועדה לאחר

בסך הכול משרד קטן וזניח, למה צריך שר?

הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר. אנחנו עוברים להסתייגות 45. בסעיף 3 להצעת החוק, במקום המילים 'ביום כ"ח בטבת התרפא (1 בינואר 2022)' יבוא 'ביום 1 בינואר

אנחנו עוברים להסתייגות 61. במקום סעיף 1 יבוא 'חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),

המילים 'הוראת שעה' בכותרת הסעיף 49לו2 והמילים 'ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר.

אז אנחנו עוברים להסתייגות 66. זה סומן

הסתייגות נכונה. כן. מי בעד? מי נגד?

עכשיו נכנעת למשמעת קואליציונית. לא, לא משמעת קואליציונית. אני אגיד לך, לא משנה, זה לא לפרוטוקול,

מי בעד?

מי נמנע? לא התקבל. הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר. הסתייגות 77, אחרי סעיף 2 יבוא '3. אישור פעולות לפי חוק זה תביא בחשבון את התכנית להתחדשות עירונית באזור'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר.

בסעיף 3, 'אישור פעולות לפי חוק זה תבוא בהתייעצות עם הרשות המקומית'.

מי נגד?

לא התקבל.

הסתייגות 80, אחרי סעיף 2 יבוא '3. באישור תכניות לפי חוק זה יילקח בחשבון חיזוק גני הילדים האזוריים מפני רעידות אדמה'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל. הצבעה בעד 2 נגד 4 נמנעים - אין לא אושר. הסתייגות 81. אני רוצה לנמק את ההסתייגות האחרונה.

זו ההסתייגות האחרונה?

אני רוצה להגיד לך, אני מצדיק את החוק, אני הולך לדבר על ההסתייגויות האלה. באמת, אני הולך להגיד את זה. אני אבקש לדחות את ההסתייגויות בגלל שצריך להעביר את החוק,

אבל אני אדבר על העניין הזה. המדינה לא עושה ולא מתכננת, וזה לא ממשלה כזאת או ממשלה אחרת. אנחנו לא מדברים על זה כרגע, אבל זו תפיסה. אני זוכר בקדנציה הקודמת היה לנו דיון, אני לא זוכר באיזה ועדה, על מיגון מבני ציבור. אני זוכר שדובר שם שב-2008 הקצו למיגון מבני ציבור 3.3 מיליארד שקל וב-13-12 שנה מימשו 147 מיליון. אז אנחנו פשוט מחכים עד שיקרה משהו, ועד שיקרה משהו חס וחלילה זה יהיה כבר מאוחר. אני אדבר על העניין הזה, זה דבר שצריך להתריע עליו. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר.

אתה מנמק? הסתייגות מספר 81. תגידי מה ההסתייגות. ההסתייגות אומרת שאחרי סעיף 2 יבוא '3. באישור תכניות לפי חוק זה יילקח בחשבון חיזוק בתי הספר מפני רעידות אדמה'. קודם כל זו הסתייגות מאוד חשובה, אבל אני רוצה לצד זה להגיד משהו אחר. אני שמעתי אותך,

לא פעם אומר שהציבור החרדי הרבה מאוד שנים לא קיבל סעד ממערכת המשפט. אף פעם לא. אני יכול להתווכח על זה, אבל זה לא רלוונטי.

אני גם אתמול אמרתי את זה לשר המשפטים - - - זה לא קשור להסתייגות. הכול קשור.

אני מאפשר לך, אבל אני חשבתי - - - בין אם כן צריך רפורמה ובין אם לא צריך רפורמה במערכת המשפט אני יכול להגיד לך שאתמול בלילה היה אירוע מאוד קשה לציבורים מאוד רחבים בחברה הישראלית. אני מדבר איתם, אני פוגש אותם, גם הבוקר. אני אמרתי לשר המשפטים, מי שבאמת רוצה לעשות רפורמה שתחזיק מעמד לאורך הרבה מאוד שנים בסופו של דבר יצטרך להגיע להסכמה רחבה ככל הניתן בחברה הישראלית אחרת אם יתחלף השלטון, הרי באיזה שהוא שלב יתחלף השלטון, הרפורמה הזאת תלך לפח. אני מפציר בכם להקשיב לאותם אנשים, מאות אלפי אנשים, שאתמול הפסידו יום עבודה, עלו לירושלים, יצאו למחאה בכל רחבי הארץ כי הבוקר הם חרדים והם כואבים. אז תקשיבו להם.

אני יכול להתייחס לזה? אני מקבל את הדברים האלה, זאת אומרת אני מקבל את העיקרון שיש אנשים שבאמת חוששים שהולך להיות פה משהו דרמטי. אני אגב ביניהם. אז אני רוצה להגיד לך, היות שהזכרת את הנושא של החרדים, תדע שיש פה ציבור שהוא לא ציבור קטן,

הוא לא מתיימר להיות רוב, הוא תמיד בורח מהכרעות שהן הכרעות לאומיות בסדר גודל גדול, אנחנו יודעים את מקומנו, אנחנו לא הולכים להיות יותר ממה שאנחנו, זה הציבור, אתה לא יודע ואני בטוח שאתה לא יודע, בגלל שאתה איש הגון, כמה הציבור הזה כאוב כל השנים. אנחנו באים על דברים בסיסיים, שלפעמים זה בהשקפת העולם שלנו איך צריכה להיראות מדינה יהודית, ואני לא מדבר על צרכים פרטיים של תלמידים, סקטוריאלי, בציבור החרדי בחיים לא קיבלנו איזה שהוא סעד מבית המשפט. אני אמרתי את זה לאהרון ברק, אנחנו הופענו באוניברסיטת תל אביב, הוא אמר לי: אתם תהיו באופוזיציה, אתם לא תמיד בקואליציה. אמרתי לו נכון, אנחנו יהדות התורה, אנחנו נמצאים הרבה באופוזיציה - - - בקואליציה אתה מתכוון.

אנחנו ביהדות התורה הרבה באופוזיציה. מעל שליש ב-20 השנה האחרונות אנחנו באופוזיציה. עד 77' היינו - - - לא, אני אומר ב-20 השנה האחרונות מעל שליש. בטח הייתם בקואליציה ודאי יותר מאיתנו.

כי לא הייתם קיימים. בטוח, מה זאת אומרת? קודם כל אנחנו קיימים כבר עשור. בעשור האחרון, שכחת שב-2013 הייתה ממשלת - - - עד 77' היינו באופוזיציה. בסדר, אנחנו אחרי 77' כבר 45 שנה, אדוני. מה זה משנה? אנחנו לא מפלגה קואליציונית שבלי קואליציה אנחנו לא קיימים. אין דבר כזה, אנחנו יודעים גם להיות באופוזיציה, בדברים בסיסיים של מעונות, של ילדים, של נשים, של עבודה, של יישובים, של רשויות, של בניית בתי ספר, בכל הדברים האלה מעולם מעולם מעולם, אמרתי לברק: לא קיבלנו ממך סעד. דבר אחד, עכשיו באים ואומרים הנה בית המשפט העליון אמר על המעונות שזה יידחה לשנה הבאה. על כל פנים תדע שאם אתה מדבר על זה שאני מסכים - - - גם היום, היום אתה בקואליציה ויש לך רוב, אל תהיו שיכורי כוח, אתם יכולים להעביר את זה, אבל הגלגל הזה עלול להתהפך וחבל. אני מתחבר למה שאתה אומר, אני מתחבר לדברים שלך, ואני אמרתי אתמול, דיברתי אתמול במליאה ואמרתי את זה, אנחנו כדרוזים בחוק הלאום ניגשנו לבג"צ ואני נוכחתי בכל הדיון שהתקיים שם ושמעתי את הטענות שלנו ושמעתי את הטענות של בית המשפט למה הוא דחה, הוא זרק אותנו מהמדרגות שם ולא התייחס בכלל, לעומת זה שאנחנו עם חוק הלאום מרגישים דריסה, שהמדינה דרסה אותנו לגמרי. אבל עם זה ללכת למהלך כזה גדול, עם המהלכים המשפטיים האלה, אני לא רוצה להגיד רפורמה, אין אחד כאן שחושב, בין 120 חברי כנסת, שלא מאמין שצריך רפורמה במערכת המשפט, בין מה שיש היום ובין מה שאתם עושים - - - כבר הסכמה,

אין אחד שלא מאמין שצריך רפורמה - - - לא,

אני אחד שמאמין שצריך רפורמה, ישראל ביתנו אמרה מהיום הראשון שאנחנו רוצים רפורמה במערכת המשפט, העמדה שלנו ברורה, אבל בין זה לבין לדרוס את בית המשפט העליון זה דבר אחר לגמרי. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות של ולדימיר? ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגויות לא התקבלו ואני מצביע על החוק אחרי התיקון שעשינו עם התאריך. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), (תיקון מספר 99), התשפ"ג-2023, עם התיקון כפי שאמרנו. נשנה את זה בנוסח, זה צריך להיות 2023. מי בעד החוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? החוק התקבל. הצבעה בעד 5 נגד 1 נמנעים - אין אושר.